החינוך, הגבלת מקומות העבודה ונושא התחבורה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), תשפ"א-2021 בתוקף סמכותה לפי